אני פותח את ישיבת ועדת המשנה לענייני הנגב בוועדה לביקורת המדינה.

זיהום סביבתי בעקבות התנהלות לקויה של חברת קצא"א בטיפול בדלקים. הדיון מתקיים לאחר דליפה שקרתה

שעבר במתקני קצא"א באזור אשקלון,

לבחילות של תושבי אשקלון,

אנחנו בדרך כלל חווים אירועים מסוגים אחרים, תיכף אני אפרט. רק תיקון טעות קטנה אין חריגה מתקני הסביבה. התקן נמדד באופן

כן נכון שברגעים מסוימים היו פיקים מאוד מאוד גבוהים, על זה אין חולק. מי שהוציא את ההתרעה לתושבים זה המשרד להגנת הסביבה לא בגלל החריגה, אלא בגלל הפיקים האלה והשילוב של הריחות.

הפיקים האלה חרגו מהתקן. לא, לא, לא, התקן נמדד - - - התקן מאפשר פיקים? התקן מדבר על 24 שעות, אבל היו פיקים במשך שעות רבות פי 11 מהתקן של 1.2%, ולכן אנחנו הנחינו את

יחד עם המשרד להגנת הסביבה, להסתגר בבתים, לא לצאת לפעילות מאומצת. אבל זה נכון שמבחינת החוק אנחנו לא יכולים להגיד וברוך צודק לגמרי שהיו ב-24 שעות בתחנת ניטור, כשהרוח בדיוק לכיוון תחנת הניטור, חריגות שאפשר על פי חוק - - - מיטל, תרשי לי להסביר את הדברים האלה, כי אני חושב שאני גם כן קצת מבין. זה נכון שבהתייעצות עם הגורם המוסמך הגורם המוסמך זו האחראית על ניטור האוויר במשרד להגנת הסביבה גם על סמך עדויות על - - -, הוצאנו את ההנחיה הזאת לתושבים להסתגר בבתים לפרק זמן מסוים. האירוע הספציפי הזה הוא אירוע, כמו שאמרתי, חריג, הוא ייחקר. אנחנו לא התחלנו בהליך של אכיפה מסודר. כן התחלנו הוצאנו צו ביום שישי למניעת מפגעים, שמורה כך וכך הוראות לגבי הפעלת המכל, מנענו המשך הפעילות שלו, דרשנו תחקיר שאמור להגיע עד סוף היום הזה. על סמך התחקיר הזה אנחנו נבצע הליכי אכיפה. כמקובל במדינת ישראל, אני לא יכול לומר מראש מה יהיו הליכי האכיפה לפני שיהיה שימוע. נציגי האיגוד ונציגי העירייה מוזמנים להגיע לשימוע ולהביע את דעתם. רק אחרי שאנחנו אנחנו נאסוף את כל הפרטים, אנחנו נהיה בשלים מספיק כדי לקבל - - - מה הליכי האכיפה שבוצעו בשני האירועים הקודמים שמיטל הזכירה? עוד פעם, נאמר פה בפסקנות שזו קצא"א. אני על קצא"א עשיתי שבעה הליכי אכיפה מאז שאני בתפקיד,

שניים באילת והיתרה באזור אשקלון. שניים לא קשורים לנושא של זיהום אוויר, ורוב האירועים אגב, מעולם לא הייתה לנו ראייה חד משמעית ברמה הפלילית שתאפשר לנו באופן חד משמעי, כפי שעורכי הדין דורשים ובצדק - - - סליחה ברוך, אמרתי את זה גם ביום שישי גם אם זבוב נכנס, לקצא"א יש מערכת מצלמות גם על המכלים. אתם אפילו לא דרשתם שזה דבר שהמשטרה דורשת באופן ישיר כשיש אירוע חריג שכזה, שהוא מסכן חיי אדם להביא את כל החומר של המצלמות. אתם מחכים כנראה שדברים יסתדרו, אני לא יודע באיזו צורה, אני גם לא מאשים אף אחד. אבל לא יכול להיות מצב אדוני היושב-ראש, אלו דברים שהם חמורים. אירוע חריג כזה ראש העיר,

מביא את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מביא את מנהל המחוז, מנהלת האיגוד, ואומר להם: כולם המומים מה קרה, איך פועל, איך לא פעל. יש לכם שם מצלמות 7/24, ואם יש גם 8, אז 8. אני מבקש לקחת את הראיות, - - - נעלב, המשרד להגנת הסביבה, שהם אחראיים על המשטרה. תביאו את הראיות. הם לא נותנים את הראיות.

אנחנו נבקש לשלוח לוועדה את ממצאי התחקיר שלכם. אין שום בעיה, ברצון רב מאוד. אני רק רוצה לומר - - - אגב, בתחקיר, אתם כן השתמשתם בתיעוד מתוך החווה?

רוצה לומר שוב שהמשטרה הירוקה בתמונה מהיום הראשון, אבל אני לא רשאי, ואני גם לא אעשה את זה בוועדה הזו, לומר ולספר מה השיחות שהיו עם המשטרה הירוקה. היא יודעת מזה, ההחלטות האופרטיביות המקצועיות הן בידיה. כל הנתונים בידיה והיא תעשה מה שהיא מוצאת לנכון לעשות. אני לא גורם חקירה, אני מנהל המחוז, והסמכות היחידה שיש לי היא לבקש חקירה פלילית. יש לי גם סמכויות מינהליות, שאותן מימשתי, ביום שישי הוצאתי צו. רק שיבינו החברים שנמצאים פה, צו סילוק מפגע זה לטפל במפגע. זה הצו. אם נזכרו ביום שישי המשרד נזכר ביום שישי, אחרי שראש העיר צרח את נשמתו על המנכ"ל ועל היושב-ראש, להגיד אנחנו הוצאנו צו סילוק מפגע. מה אומר צו סילוק המפגע? לטפל במפגע. אם אתם יודעים, המשרד להגנת הסביבה ואתם יודעים שהאירוע מתחולל כבר 17 שעות, רק אחרי שצעקתי את נשמתי, והגעתם לשם אנחנו מוציאים צו סילוק מפגע.

עשינו אווירה. אף אחד לא מבין מה המשמעויות, גם התושבים,

צו סילוק מפגע זה לטפל במפגע. זה צריך לצאת ברגע שהאירוע חמור, כמו שאתה מציג, וכמו שאדוני המנכ"ל, וכמו שגברתי יושבת-ראש האיגוד. הם אומרים שזה אירוע חמור. ברגע שזה אירוע חמור, צריך להוציא את הצו מידית, בפחות מ-24 שעות, בשעה-שעה וחצי להוציא צו סילוק מפגע. אז גם לא מדווחים לרשויות, לא לכב"ה, לא למשטרת ישראל, לא למשטרה הירוקה, לא לראש העיר,

וגם צו סילוק מפגע יוצא אחרי 24 שעות,

יש לכם גם ביקורת עצמית בתחקיר שתשלחו אלינו?

אני מדווח על כל מה שצריך לדווח, ואני חייב לומר שהממונים עליי יודעים על הדברים האלה מהרגע הראשון. לא, לגבי העיכוב. אני באופן אישי הייתי במקום כבר בשעות הבוקר המוקדמות הבאתי איתי גם את מנכ"לית האיגוד, היא נסעה איתי ביחד ברכבי על מנת להיות נוכח באופן אישי בנושא הזה. לגבי הסמכויות שיש לי אני יכול לפעול רק על פי חוקי מדינת ישראל. אם כנסת ישראל תחליט לתת לי תחליט לתת לי סמכויות אחרות,

לגבי הסמכויות שיש לך, לגבי הצו שדיברת עליו. אתה אומר שמחמישי בבוקר מוקדם היית שם? ביום חמישי בבוקר הייתי שם, ובשעה 04:00, כשראיתי שישנה שאיבה, הבנתי שהאירוע עומד להסתיים, גם על פי דיווח אנשי קצא"א, ולפיכך לא מצאתי לנכון להוציא צו.

אמרו לך שהאירוע מסתיים מידית, וזה לקח עוד 24 שעות. - - - לראות במו עיניי וראיתי כיצד השאיבה הזו מתרחשת, וקיבלתי הבטחה שהאירוע נגמר בתוך שעה או שעתיים. מאחר והאירוע לא נגמר בתוך שעה או שעתיים, כשחזרתי למשרד שלי, הוצאתי צו. אגב, לא מוציאים צו מעכשיו לעכשיו. צו חייב להסתמך על דוחות, ובמקרה בזה הסתמכנו על אנשי המקצוע של איגוד ערים. הדברים האלה לוקחים זמן להיכתב ולהימדד. אתה יודע מה תמוה בעיני? סליחה, אתה - - - לקטוע אותי. סליחה, אבל חשוב לי ברמה הציבורית. סליחה, ברוך. שתבינו מה הרמה של מדינת ישראל בחיסיון, ומה התקנים שתקפים רק לקצא"א. אירוע מתחולל. כולם תמימי דעים שזה אירוע חריג. הוא אומר שהנוהל לא מחייב, הוא לא יכול להוציא אותו, הוא צריך לבוא,

ראה שהראו שכביכול יכול להיות שהאירוע הסתיים ולכן לא הוציאו צו סילוק מפגע. כעיקרון, צו סילוק מפגע זה "חרטה". זה רק להגיד להם: חבר'ה, תטפלו במפגע. וגם לזה הם אומרים: תקשיבו חברים, כדי להוציא את הצו, אנחנו צריכים ללמוד את האירוע. זה כמו שעכשיו מתחוללת מלחמה במדינת ישראל מול החמאס והעיר אשקלון. סליחה אדוני היושב-ראש, חשוב שתבינו את הפרופורציות. אתה מביא דוגמה לא דמיונית. אבל זה משהו שהוא לא דמיוני. אדוני היושב-ראש, עכשיו באשקלון יש ארבע פגיעות ישירות בבניין מגורים. תבוא המשטרה: חבר'ה, תקשיבו,

אנחנו לא מטפלים במפגע ולא מפנים עד שאנחנו חבר'ה, זה אירוע חריג, זה לא אירוע רגיל. אני מבין שהעובדים צריכים להיכנס עם המסכות ועם כל התקנים ומה שצריך כדי להבין את האירוע. אבל אתה שם לב, אדוני היושב-ראש,

קצא"א טוענת שבגלל התלונות ובגלל הדיווחים הם הבינו שקורה אצלם אירוע. אדוני המנכ"ל אומר שמבעוד מועד הם עושים סיורים בכל שעה ושעה, גם במצב שיש רמת סיכון כזו או אחרת, וגשמים עזים זו רמת סיכון. הם לא עלו על זה, מי שעלה על זה הם התושבים, אחרי שהם נחנקו. ברוך, תשלים את הדברים. אני יכול להשלים את הדברים? קודם כל, אני חושב שהצו יצא באופן מהיר. תמשיך, תרד מהצו, הבנו את העניין.

נעזוב את עניין הצו. עשיתי ופעלתי בכלים שאני יכול לפעול בהם, אלו כלים שמדינת ישראל נותנת בידי. לעניין אי דיווח או לא דיווח,

יהיה תחקיר, והדבר הזה,

אני לא יכול לומר מראש מה יהיו מסקנות השימוע, כי זה לא מקובל במדינת ישראל.

נשקול את כל המידע שנגיע אליו, ואז נקבל החלטה.

אחת הבעיות במתחם שם היא שהוא מתחם תשתיתי גדול שמורכב משלושה גופי תשתית ענקיים, צמודים זה לזה, וכמעט כולם עוסקים באותה מטריה. מתקן תשתית אחר, שהיה הבדל בינו לבין חבריו בחלק מהמוצרים שלו אני לפחות הוריתי על פתיחה של שלושה מקרים בחקירה פלילית. לצערי הרב, שני מקרים נסגרו בגלל הבעיות הראייתיות הקשות. אני עדיין מחכה לתשובה של עורכי הדין לגבי המקרה השלישי. בכל המקרים האלה של ריחות שמדברים עליהם שהם בביטחון מקצא"א אגב, אני באופן אישי

שהם הגיעו מקצא"א ככל שאין לי ראיות חד משמעיות ואני הזמנתי את החברים לשימוע, והם הציגו את עמדתם בצורה רהוטה, לקחו את מיטב עורכי הדין וככל שאין לי ראיות חותכות מבחינה פלילית, אני לא יכול להמשיך לפעול. מה כן נעשה בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מהליכי האכיפה? אני חשבתי באותה תקופה שאנחנו כנראה נסלק את המפגע העיקרי שעשוי לגרום, או פוטנציאל לגרום, לריחות מקצא"א, זו אותה מערכת שקצא"א מספרת לי שהיא מיוחדת בעולם ואין כמוה. אני לא יכול לשפוט את זה, אבל כתוצאה מהליכי אכיפה פתאום קיימת מערכת שיודעת לשאוב את האוויר מהאוניות בזמן טעינתן האוויר נדחס והוא רווי במזהמים. עד עכשיו זה היה נפלט לאטמוספירה. במשך 20 שנה זה נפלט לאטמוספירה, ובשנה או בשנה וחצי האחרונות, לאחר הליך אכיפה, פתאום נמצא הפטנט, הוקם מתקן שיודע לסחוב בצנרת את כל האוויר מהאוניות שהוא נפלט, להביא אותו ליבשה מרחק של קילומטר או קילומטר וחצי - - שלושה.

- - ושורף אותו.

המפגע הזה שתושבי האזור סובלים ממנו 20 שנה הוסר. אני להפתעתי חשבתי שבזה אני אנוח מהתלונות,

בשלושה-ארבעה החודשים האחרונים שוב הגיעו תלונות. שוב נעשו הליכי שימועים, שוב אין לי ראיות חותכות מאותן סיבות שטענו. הסתבר שבאותה העת קצא"א שיפצה את המקשר יש לה חמישה מקשרים במקום ולכן המתקן הזה היה חייב להיות מושבת שלושה חודשים. עבדו לפי פרוטוקולים אחרים שטוענים אך ורק מכיווני רוח מסוימים. עדיין לא מצאתי את הראיות המתאימות כדי להתחיל בהליך אכיפה. אני חייב לומר שהדבר הזה נסגר,

השיפוצים הסתיימו. אלו שיפוצים שנעשים אחת לעשר שנים.

ופה ניסינו לסייע לקצא"א ככל האפשר הוגש הסדר בנייה כלפי מקשר נוסף, שהוא יכול להיות מקור אחר,

בפעם הבאה יהיה כבר מקשר חלופי, שגם בגלל שיש שיפוצים לא יהיו תקלות כאלה.

לכאורה, את המקור הזה כנראה אנחנו גורמים. היתר בנייה, אני מבין שמגיע כבר. את המקור הזה, שהוא מטרד עצום לתושבי האזור, כנראה שזה יהיה מאחורינו בתוך זמן קצר. אלה דברים שכנראה גרמו למה שהיה באפריל ויוני שהזכרתם. אנחנו מעריכים ומניחים, וחזקה עליי שלו היו לי ראיות חותכות, לא הייתי מהסס - - - אנחנו לא בית משפט פה.

הסמכות היחידה שיש לי היא לפתוח בחקירה פלילית, אבל בשביל זה צריך להכין תיק. כדי לבקש תיק לחקירה פלילית,

מה שהיה באפריל ויוני מטופל עכשיו עם הסיפור הזה של - - - הוא מטופל, ויטופל טוב יותר בעוד בערך חצי שנה.

אני רוצה - - - אם אפשר, הערה.

אני רוצה לשמוע את שבתאי שאל, תושב אשקלון. עוד הערה אחת,

כי עלתה פה טענה שלכאורה התנאים אינם מעודכנים. אני רוצה לומר שיש מספר סטים של תנאים לקצא"א. אחד - - - שאתם מתחדשים אחת לשנה. בדבר הזה בכל פעם כשיש צורך לעדכן את דרישות ההיתר האלו, אנחנו מעדכנים. דבר שני, בתנאים לרישיון עסק מחייבים את קצא"א לעבוד לפי התקנים, בעת עדכונם,

זה American petroleum institute. כלומר, באופן אוטומטי, ככל שיש עדכון בתקינה העולמית, זה מוחל לתוך התנאים של קצא"א. דבר אחר שאני רוצה לומר, שהמשרד מאחר ולא רק בקצא"א יש מכלים, כמו שאתם יודעים - - - אתם מבצעים שם בקרת תהליך,

אנחנו נמצאים שם בהרבה מאוד ביקורות משותפות, אגב גם של המחוז וגם של האיגוד, בקצא"א, ואנחנו נמצאים שם די הרבה. תודה ברוך. תודה רבה. שבתאי נמצא אתנו? צוהריים טובים לכם, חברי הוועדה המכובדים, חבר הכנסת שלמה קרעי, ראש עיריית אשקלון, מר תומר גלאם, ברוך ובר, וכל המכובדים. אני אספר לכם בקצרה על מה שחווינו באותם 24 שעות, אפילו קצת יותר. חוסר ודאות מוחלט. אחד מהדברים המפחידים שקורים לאבא עם ילדים, זה חוסר ודאות. כשאתה קם בבוקר לריח כל כך חריף של גז, ואתה לא יודע מה קורה אתה בודק את הגז, אם יש לך נזילה, אתה בודק בתקשורת, שום דבר, אז אתה חושב שהכול אצלך. אחרי שעה אתה רואה את הילד שלך מקיא, אתה לא מבין מה קורה. מה אני צריך לעשות? אני מאשים את אשתי, אולי זה מהאוכל. אני מאשים את כל העולם, כי אני לא יודע מה קרה. התקשרנו למוקד העירוני, ועדיין לא קיבלנו את התשובה המלאה מה באמת קרה. אמר מר ברוך ובר שזה לא אירוע ראשון. הפחד שלנו כתושבי אשקלון שהאירוע החריג הזה, שנמשך מעל 24 שעות, אם יקרה מחר או מחרתיים אירוע יותר קשה, יותר גדול, מה יהיה עלינו? אנחנו כתושבי הקו הראשון של קצא"א, אפשר להגיד, ממש מפחדים מהעניין הזה. אני חושב שהנפילה בדיווח, כמו שאמר ראש העיר, היא אחת התקלות הכי קשות שיכולות לקרות לנו כתושבים, שיש לנו חוסר ודאות איך אנחנו מתמודדים עם זה. הרי רק כמה שעות אחרי קיבלנו עדכון תסגרו את החלונות ותישארו בבתים. אני מבקש מחברי הוועדה לשקול לעומק את הוצאת קצא"א מאשקלון. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא רוצים את הסבל הזה. יש לנו מספיק סבל להתמודד אתו מצד הפלסטינים, ואנחנו מבקשים: בבקשה, תשמרו עלינו, על הבריאות שלנו, על החיים שלנו, על הילדים שלנו. אני אסיים בזה, אני קצת בסערה. אני רוצה להודות לכם שהוועדה הזאת קמה ואתם חושבים ומתייחסים אלינו, לאירועים האלה. אני מקווה מאוד שהם לא יישנו יותר. תודה רבה לכם. תודה, שבתאי. אני רוצה לשמוע את נציגי משרד מבקר המדינה. מאיר בן דוד נמצא אתנו? מאיר, בבקשה. אני אשמח לשמוע התייחסות. אני מניח שהקשבת לדיון, אז אולי הגיע הזמן לערוך דוח מבקר יותר מפורט על מה שקורה באשקלון והסביבה. נכון שאנחנו ערכנו את הדוח האחרון, או עשינו את הביקורת, בשנת 2016, היא פורסמה ב-2017. עיקר הביקורת נגעה לעניין הפיקוח של משרד האוצר ומשרד התשתיות על ההיערכות לקראת תום הזיכיון. אחת המסקנות שאנחנו הערנו בדוח ההוא היא שהוציאו את משרד התשתיות כגורם מפקח על החברה. נכון שעל החברה חלים כל החוקים שחלים אם אלו דיני איכות הסביבה ואם זה חוק הנפט ותקנות שונות שנגזרות מהחוקים האלה, ופיקוח קיים עליה. אנחנו עד היום, ארבע שנים, לא עקבנו באופן צמוד על מה שקורה בחברה, וצבר האירועים האחרון, אירועי זיהום איכות סביבה, מצביעים שאולי יש מקום להיכנס לביקורת. אם אני אתייחס לדברי המנכ"ל, לפחות מהתמונות שראיתי מהצילומים, ראיתי שהמכל הספציפי לא מקורה. התקלה הזו הייתה יכולה להימנע או חדירת מים לתוך המכל ודחיקת הנפט הגולמי החוצה וזיהום האוויר בעקבותיו הייתה יכולה להימנע אם הגג הזה היה מקורה, כמו שקורה במרבית המכלים, אני חושב שכבר בכל מכלים שנמצאים בחצר בתי הזיקוק. דרישות התקן כבר כמה שנים, מעודכן להיום, מחייבות קירוי של כל המכלים. אנחנו נבדוק למה החברה לא ביצעה את הפעולה הזו, שהיא פעולה יחסית זולה ופשוטה, לקרות את המכלים. זו פעולה שמונעת חדירת מים, וגם מצמצמת את הקרינה הישירה על גג המכל, וכתוצאה מכך גם פחות אידוי ודליפה של גזים מזהמים. אנחנו נברר את הדברים בפני מבקר המדינה, ועל פי שיקוליו ותוכנית העבודה, אנחנו נפתח בביקורת, אם המבקר יורה לנו. קחו בחשבון שמדובר כאן בתושבי אשקלון, שסובלים גם ככה לא מעודף נוחות ושלווה. הסיפור הזה מוסיף על כל מה שחווים התושבים באזור, ולכן בהחלט כדאי למצוא פתרון שיביא לפחות בתחום הזה של הגנת הסביבה, רגיעה באזור. לפי מה שתיארו כאן קודם כמה מקרים ברצף. אני לא יודע אם זה דווקא קצא"א, אולי הביקורת צריכה להיות באופן כללי על איכות הסביבה באזור, גם של קצא"א,

מוקדים אחרים של זיהום. אנחנו נשמח לשמוע שהתקבלה החלטה כזאת. אנחנו נעדכן את יושב-ראש הוועדה בהחלטת המבקר בנושא. כרגע אני לא מוסמך לקבוע איזה נושאים ייכנסו לתוכנית. יש הערה מראש העיר. אם אפשר, בבקשה, אדוני המבקר, אני מבקש שזה יירשם

לקצא"א יש את האפשרות, והם עושים את זה בצורה מתוחכמת היא מעבירה את ההיתרים לוועדה המחוזית, לוותמ"לים ולכל הוועדות, ללא בקרה של הרשות. אנחנו מקבלים את זה כעובדה מוגמרת. לכן אני מבקש, כמו שהיה בעבר, שתהיה שליטה מלאה לרשות על אותה הקמה של מכל כזה או אחר, או שינוי כזה או אחר, שלא יעבור ללא אישור ראשוני קודם כל של הוועדה המקומית. ברגע שהוועדה המקומית לא תאשר וילכו למחוזית, אז יש לנו את הבקרה המלאה. שלא יעקפו את הוועדה המקומית, ויגיעו ישר למחוזית או לוועדות אחרות. חשוב מאוד שזה יירשם בפרוטוקול, כי לפעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לדעתי לדעתי, אני אומר את זה לדעתי זה קרה גם בעבר, אושרו מכלים לא על ידיעת העירייה. או לפחות לא באו לאישור הוועדה. תודה מאיר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר. נחקק חוק מיוחד לעניין הקמת החברה. במסגרת החוק הזה, הכנסת, המחוקק, החריג את החברה מהתהליכים הרגילים של תכנון ובנייה. כבר לא.

אדוני המבקר,

כי החוק הזה כבר פג. כבר פג תוקף. גם העניין של תשלומי האגרות, גם זה פג. לכן צריך לעשות שיהיה - - - לא, אני מדבר על החוק מ-2017. החוק מ-2017 בנושא תכנון ובנייה אנחנו כמו כל חברה במדינת ישראל, עושים את כל תהליכי האישורים על מנת לבנות כל דבר שאנחנו - - - כן, אבל מה שקרה, לפני שחוקק החוק התקדמו דברים. מה שהיה, היה. אבל מה שעשו לפני שחוקקו את החוק, האנשים המוכשרים והם באמת מוכשרים הם דאגו להעביר את זה בהיקפים שיספיקו להם לעוד 20 ו-30 שנה, ואז חוקקו את החוק ואף אחד מהממשלה לא התנגד לזה. אלו תרגילים של כיתה - - - לחזק את מה שתומר אמר, לפני שחוקק החוק, קצא"א הגישה בקשה להוספה של תשעה מכלים. זו הגדלה של 40% מהיקף הפעילות שלה, והם עשו את זה בהליך לא של דיון בוועדה המחוזית,

זו לא הקמה של מאצרה או איזושהי גדר, זו פעילות שמשפיעה על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, ויש לה השפעות סביבתיות משמעותיות. לזה התכוון תומר. וזה דבר שעדיין לא קרה, בתוכנית מגירה? זו תוכנית מגירה שאושרה כבר? מה שיקרה, אם החברה תחתום עכשיו עם האמירויות נכון שהעירייה תעשה את הכול כדי למנוע, כדי להגדיל את ההיקפים, אבל במבחן התוצאה יגידו יש לנו את ההיתר, הוצאנו את זה כבר לפני 2017, לפני שתוקן החוק, ועכשיו תתמודדו עם מה שאנחנו מוסיפים לכם, היקפים של הגדלה של 40%. חשוב, אדוני המבקר וזה יותר חשוב אפילו מהאירוע שחייב שיהיה אישור של הרשות לכל מכל ומכל. אי אפשר לנתק את הרשות מהאירוע הזה. זה חמור מאוד. גם אם זה צריך לבוא בחקיקה.

גם אם זה צריך לבוא בתיקון לחוק, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו מחויבים לעשות את התיקון הזה, קודם כל עבור התושבים, ואחרי זה עבורנו.

חייב דיון ציבורי, חייב התנגדויות.

אני רוצה דקה אחת שלך לתגובה, ואני רוצה לסכם את הדיון.

אני רוצה להדגיש שאנחנו לא מזלזלים בשום דבר בתחושת התושבים. שלושת רבעי מעובדי המתקן הם תושבי אשקלון, וכולם היו בין אלו שחשו באותם ריחות בחמישי ושישי וסבלו, ולכן אין לנו שום רצון או כוונה בשום דבר שנעשה על מנת לזלזל בתחושות התושבים. עשינו את כל מה שצריך לעשות במהירות האפשרית, בשמירה על הבטיחות, שחס וחלילה לא ייהרג מישהו. אני חושב שזה חוק שאסור לעבור עליו. צריך לשמור על בטיחות, אי אפשר לרדת לגג המכל שיש בו גזים ואווירה נפיצה, ולסכן את האנשים ולסכן את המכל. לכן כל מה שנעשה, נעשה ברציפות ונעשה תחת שמירה על בטיחות על מנת למנוע פגיעה קודם כל בנפש. מה לא היה בסדר במה שעשיתם? מה שבסדר שמענו. מה לא היה בסדר? שבסוף לא היה צריך להגיע דלק לגג המכל, ואנחנו צריכים לוודא שבפעם הבאה, עם כל אירוע גשם, לא יגיע דלק לגג המכל. את זה אנחנו חייבים לוודא. מכאן אני אשלים אותך, אני רוצה לסכם. תודה, איציק. אני רוצה עוד שתי מילים. אני מסיים בדקה, רק מבחינת זמנים ב-06:28 אנחנו דיווחנו לכיבוי אש עירוני שיש אצלנו בעיה ומקור הריח הוא אצלנו, ואנחנו מטפלים בזה. זה מוקלט. זה לא שלא דיווחנו. ב-07:00 וכמה דקות דיברו אתנו מאיגוד ערים, הם קיבלו דיווח מאחד העובדים שיש ריחות,

אנחנו מטפלים. קצת אחרי השעה 07:00 אין לי את השעה המדויקת נציג איגוד ערים כבר היה בתוך המתקן. אז להגיד שאיגוד ערים לא ידעו מזה, זה פשוט לא מדויק. זה מאוד לא מדויק. מבחינת תחנות הניטור אם אנחנו מסתכלים, כפי שנאמר פה, יש פיקים גבוהים,

אבל לזמן מאוד מאוד קצר. הממוצע ביום שישי הוא 0.24, כשהתקן הוא 1.2. הממוצע ביום חמישי הוא 0.95, כשהתקן הוא 1.2. 1.2 זה לא ערך המטרה, 1.2 זה הלימיט. זה התקן שאסור לחרוג ממנו בממוצע יממתי. זה התקן במדינת ישראל. זה המקסימום. אלה החריגות, תראה. חבר הכנסת, יש לזכור שהתקן הזה מחמיר פי 5 מכל תקן באירופה, ואנחנו עומדים בו כל הזמן. אבל אי אפשר להתעלם מזה.

זה שב-24 שעות אסור לחרוג, אבל אם יש לך שעה שבה זה 12.7, זה גרם לתושבים שמעת מה קרה לבחילות,

אין צורך לתמוך בטענה כלשהי ולהביא נתון שהנתון הסטטיסטי הממוצע היה 0.90, זה לא מעניין.

זה מעניין כי זה התקן. אני אומר לך שזה לא מעניין כי הייתה תקלה שגרמה לתושבים - - - לא זלזלתי בתקלה, הודינו שיש תקלה. אני בוחן במיקרוסקופ את השעה הזאת של 12.7, שזה פי 10 מהמותר, או פי כמעט 11 מהמותר. איציק, תודה רבה, אני רוצה לסכם את הדיון. הוועדה תרצה לקבל אליה את ממצאי התחקיר, גם שלכם,

של קצא"א, כולל לוחות הזמנים והדיווח לרשויות. אני חושב שאולי צריך להכניס לתוך ממצאי התחקיר ולאותו נוהל של טיפול בתקלות בסדר גודל כזה אולי באופן יותר מודגש וברור את שיתוף הפעולה עם ראש הרשות, עם הרשות המקומית. יכול להיות שדיווח קטן לכיבוי אש יכול להיות שגם שם יש תקלה שזה לא עבר, אבל בסופו של דבר, כשראש הרשות לא מודע לזה, וכשתושבים מקריסים את מוקד הפניות, זה משהו שלא צריך לקרות. אנחנו נשמח לקבל את ממצאי התחקיר שלכם, כנ"ל לגבי הדוח שלכם,

במשרד להגנת הסביבה. אנחנו נרצה מכיוון שזאת לא תקלה ראשונה, ואני לא אומר רק של קצא"א, יכול להיות של גורמים אחרים, גורמים מזהמים בסביבת אשקלון לראות דוח מבקר. אנחנו נקווה שמאיר יעביר את המסר למבקר המדינה, ונקווה שנראה בהמשך דוח מפורט יותר ומקיף יותר על כל הזיהום הסביבתי. תושבי אשקלון סובלים מספיק מהמאבק שיש לנו מול רצועת עזה. אני כתושב עוטף עזה יודע מה הם מרגישים, גם בלי זיהום אוויר. צריך להיות אפס זיהום אוויר, שלא תהיה שום תקלה, ואם צריך להשקיע יותר משאבים ויותר תשתיות כדי שגם פליטת גזים כזו או אחרת פעם בכמה זמן לא תתרחש, אז צריך להשקיע את מה שצריך. נקווה שמכאן ולהבא תהיה רק ביקורת חיובית על איך שהדברים השתנו, ושלא נראה ולא נשמע על תקלות כאלו יותר. תודה רבה לכל המשתתפים, מצטער שלא עליתם, מי שנמצא אתנו בזום. בהצלחה לכולנו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה